הסעיף השלישי על סדר-היום זה תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2021. לפני שאנחנו ניכנס לגופו של הדיון עצמו, אני ביקשתי מהלשכה המשפטית לבדוק מתי פעם אחרונה אושר תקציב למועצה, ואז גילינו שבשנת 2011, 2012,

לא אישרת תקציב בוועדה, וכשהבאתם את האישור ב-2014, אז הוועדה אמרה לכם שאתם מחויבים לאשר את התקציב, ואז גם ב-2017 לא אישרתם וב-2018 שוב פעם הערנו לכם על זה, והנה אתם באים שוב אלינו כאשר ב-2019, ב-2020 התקציב של המועצה לא אושר, ועכשיו אתם מביאים תקציב לשנת 2021 ולא מביאים תקציב של שנת 2022. זו התנהלות שהיא במילים עדינות מאוד מאוד בעייתית, ולכן אני אומר לכם שתקציב 2022 צריך להיות מאושר בהקדם. אני לא מצליח להבין איך אתם באים, נותנים לנו הצעת תקציב ל-2021 ולא מביאים תקציב ל-2022. מה אתם חושבים שאנחנו נעשה, שניתן לכם לעבוד עוד שנה שלמה בלי תקציב? איך אתם רוצים שאנחנו נתנהג?

בגלל שלקחתם הימור והצליח לכם כמה פעמים, אז אתם מהמרים עוד פעם. שמי מאיר ברדוגו, אני מנהל הרגולציה והפיתוח העסקי של הטוטו. לשאלתך, אני מכיר את כל השנים שציינת. אני רוצה רק להבהיר דבר אחד. הטוטו בכל השנים שנקבת, כולל ב-2019,

כולל ב-2020, כולל ב-2021 וכולל ב-2022 פועל על פי חוק ומעביר את התקציב לאישור השרים כבר בחודש אוקטובר, זאת אומרת את תקציב 2022 לשם העניין, אנחנו העברנו לאישור של השרים ב-26 באוקטובר 2021 ואת תקציב 2021 העברנו לאישור השרים - - - אז 2022, איפה זה עכשיו עומד? באישור השרים. אני אחזור איתך רגע ל-2014. מה שאומר היושב-ראש, בעצם ב-2014 הייתם פה בוועדה בנושא הזה שאתה אומר. שאתם אומרים על השרים - - - אני לא אומר על השרים. אתה לא אומר על השרים. אתה אומר שהפרוצדורה היא שמעבירים לשרים. היושב-ראש, אני רק רוצה להבהיר. היושב-ראש בעצם הפנה אצבע מאשימה כלפינו. מבחינת היושב-ראש, הוא מסתכל על זה ואומר, יש פה איזשהו זלזול בוועדת הכספים כי התקציב של הטוטו לא מגיע באופן סדיר לאישור הוועדה. הטענות הן לא כלפיי כי אני על פי חוק מחויב, וזה לשון החוק של חוק להסדר הימורים בספורט, מחויב עד לסוף חודש אוקטובר להעביר את התקציב לאישור השרים. כך אני נוהג מדי שנה. מה קורה אחרי זה בתהליך האישור על ידי השרים ואז כשמביאים או לא מביאים אותו לאישור הוועדה, זה לא בידיים שלי. אותם משפטים היו ב-2014. היה איתי טמקין, נראה לי או ב-2014 או ב-2018, לפי דעתי זה היה ב-2014, ואז נשאלה פה השאלה, תגיד לי מה קורה אחרי שהעברתם? אתם מעבירים לשר האוצר ואתם מעבירים לשר התרבות והספורט,

השאלה נשאלה באוויר ואז פתאום הכדור התחיל לשחק. באותו מעמד ב-2014 נאמר פה שאתם אלה שצריכים לדאוג אחרי שהסתיים ההליך אצל השרים, כי הרי הם מעבירים לכם את זה בחזרה. שיש חתימה, שהשרים חתמו ואתם צריכים ליידע את ועדת כספים אפילו רק בידיעה שזה נחתם ואנחנו כוועדת כספים, היושב-ראש החליט והוא יעשה את הדיון על כך. השאלה הייתה פשוטה, האם אתם הודעתם לוועדת כספים בכל השנים האלה? ביקשתם מהם את הדיון. אתם רואים פתאום שאין אישור של ועדת כספים.

אני אתקדם איתך גם לפי מה שאתה רוצה ללכת ולהגיד, זה לא אצלי. האוצר יזרוק את זה עליכם, אתם תזרקו את זה על האוצר,

אז אני שואל שאלה פשוטה. כשאתה בא עכשיו ואתה רואה שבעצם יש לך תקציב, הוא כביכול לפי החוק. הוא לא אמור להיות מאושר. אתם לא יכולים להשתמש בו כי אתם משתמשים בתקציב לא על פי החוק, כי אחרת אתם הולכים ל-1 חלקי 12 בתקציב שלכם, שזה לא נכון לעשות את זה ככה במיוחד עם כל ההשקעות שהשקעתם בקהילה. כשאתה יודע שאין לך תקציב, במקום לעבוד 1 חלקי 12, תיידע במייל פשוט, הנה התקציב שלי חתום, שולח אותו לוועדת כספים ואנחנו נדע אם לאשר אותו או לא לאשר אותו. נתכנס ואז תגיד, שמתי את הכדור אצלכם. מפה הכדור באמת כבר נמצא אצלנו ולא אצל אף אחד אחר, אבל האחריות עליך כי אתה זה שצריך את הכסף הזה ואת התקציב הזה.

רואה לשאול על שנה ספציפית? סתם לדוגמה, ויושב פה גם נציג משרד הספורט. ברגע שמאושר התקציב על ידי השרים, ואגב, בשונה ממה שניסית לתאר, אין פה ניסיון להטות או להפנות את האשמה כלפי משרד הספורט, כלפי משרד האוצר. אני חושב שמשרד הספורט ומשרד האוצר, יש להם המון - - - זה מה שהיה ב-2014 וב-2018. אני רק שם לך את הדברים על השולחן. לא מפנה אצבע מאשימה, לא כלפי משרד הספורט ולא כלפי משרד האוצר. הם עושים את מלאכתם נאמנה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה תמיד, לאורך כל השנה ולא רק באישור התקציב. ברגע שהתקציב מאושר על ידי השרים, יש סיכום בינינו מי פונה לוועדת הכספים. בכל זאת הם הרגולטור. יושב פה נציג של משרד הספורט. הוא יגיד לך שברגע שהתקציב מאושר על ידי השרים, הייתה פנייה לוועדה ונעשה ניסיון לקבוע מועד לדיון כבר לפני חודש-חודש וחצי. ואם לא מאושר התקציב בוועדת כספים, מה אתם עושים? התקציב שלנו כמו שאמרתי, מאושר בדירקטוריון של הטוטו כבר בחודש אוקטובר. עם אישור התקציב בחודש אוקטובר, תקציב של שנה עוקבת, כלומר באוקטובר 2021 אני מאשר את תקציב 2022 ומעביר אותו באופן מיידי לאישור השרים. בתהליך הזה יושבים משרדים ביחד השרים, כל אחד במשרד שלו. שואלים שאלות, פונים אלינו. אנחנו מחזירים הבהרות ואז מתבצע תהליך האישור. לצערי תהליך האישור לאורך השנים הוא תהליך אישור שלוקח זמן. יש לי שאלה. תקציב 2021, מתי אושר על ידי השרים? בדיוק הגעתי לזה. תקציב 2021 אושר בחודש מרץ על ידי השר התרבות והספורט. מרץ, איזה שנה? 2021. ואיך פעלתם מאז מרץ? אנחנו תמיד פועלים על פי האישור של הדירקטוריון. למעשה אנחנו פועלים 1 חלקי 12, התקציב המאושר האחרון של ועדת הכספים, זאת אומרת התקציב המאושר האחרון שאושר על ידי ועדת הכספים מאז תקציב 2018. ומאז אתם פועלים 1 חלקי 12? בדיוק, על פי התקציב המאושר של ועדת כספים. נציגים ממשרד הספורט יש פה? בקשה, להתייחס. שלום, ראובן חביב, משרד התרבות והספורט, סמנכ"ל מחקר ופיתוח ואחראי על התאגידים הסטטוטוריים. בקצרה, יש לנו באמת במשרד משהו כמו 12 תאגידים סטטוטוריים שלכולם יש תהליך ברור שמצריך אישורי שרים. שלושה תאגידים, קצת שונה, שניים מצריכים אישור ממשלה והטוטו מצריך את אישור ועדת הכספים. אני יכול להתייחס לתהליכים של 2021 לגבי הטוטו.

נוכח שנת הקורונה, הטוטו הגישו תקציב מעודכן מטבע הדברים. הייתה השפעה דרמטית על ההכנסות. כבר הבנו שבפברואר-מרץ התקציב הוא לא רלוונטי. הטוטו הגיש לנו תקציב מעודכן לקראת סוף השנה. סוף השנה, שני השרים אישרו את התקציב. זה היה בדיוק במועד שגם הכנסת שקצת החזיקה,

בסוף דצמבר רצינו להגיש אבל לא היה לנו למי למעשה. שנת 2021, אכן כמו שציין מר ברדוגו, התקציב הגיע לנו בסוף השנה. יש פה דיון מאוד מקצועי עם משרד האוצר,

בפינג פונגים באמת לגבי בירור כל הסוגיות המקצועיות. שר התרבות והספורט אכן אישר את התקציב במרץ. לגבי שנת 2022, שזה מה שחשוב,

שר התרבות והספורט כבר אישר את תקציב הטוטו לאחר הפינג פונג שהיה איתם, - - - של האוצר שהם גם אני יודע בפיין טיונינג אחרון ותקבעו מועד ל-2022 ואנחנו הראשונים שנשמח להגיע ולהציג את התקציב ל-2022 ולאשר אותו גם. מה היעד מבחינתכם להציג את התקציב ל-2022 לוועדה? ברבעון הראשון מבחינתנו זה בסדר גמור. עד אז הם יעבדו לפי 1 חלקי 12 של אישור 2018?

להבדיל מתאגידים אחרים שהם מתוקצבים מתקציב המדינה, זה תאגיד שמייצר הכנסות. אז בואו תסבירו לי מה המשמעות של עכשיו לאשר 2021 אם אתם פועלים 1 חלקי 12 כבר שנה שלמה ואנחנו שבוע לפני סוף השנה. בשביל מה אני צריך לבזבז את הזמן של חברי הוועדה בשביל לאשר משהו שנשאר כלום,

אנחנו קודם כל רוצים באמת לעמוד בחוק ולעשות את המיטב, ואם זה הנוהל שוועדת כספים צריכה לאשר - - - אבל אתם בוחרים שנה כן, שנה לא. וגם התייחסת לשנים קודם. אמרת, יצאנו לבחירות. עדיין יש ועדה זמנית. למה לא הגשתם את התקציב לוועדה הזמנית? ועדת הכספים ממשיכה לתפקד. כל הגופים שמעבירים לנו תקציבים בנפרד, המבקר, תקציב הכנסת, תקציב רשות ניירות ערך, תקציב בנק ישראל, כל התקציבים האלה מגיעים כסדרם בכל שנה. גם כשיש תקופת בחירות מגיעים לוועדה זמנית של ועדת כספים. אני אבדק את זה עם היועצת המשפטית של המשרד שלנו. זה פרט שלא היה ידוע לי. כל התאגידים הסטטוטוריים של המשרד עושים את התהליך, בטח עכשיו שהדברים מאוד מסודרים. 12 תאגידים, אישורי שרים. הכול נעשה כבר בסוף השנה, ומתי שתקבעו דיון 2022 - - - אנחנו לא יכולים לקבוע דיון בלי שאתם מבקשים מאיתנו לקבוע דיון, אז מתי אתם מתכוונים לבקש מאיתנו לקבוע דיון? במהלך חודש ינואר אחרי ששר האוצר יחתום על התקציב, אנחנו מייד נפנה אליכם לאישור התקציב. כן, עופר. אני רוצה לשאול גם את שלומית, כי אני קצת חושש. לפי החוק להסדר ההימורים בספורט, בסעיף 7(א): "המועצה לא תוציא כספים אלא בהתאם לתקציב שיאושר על ידי השרים ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת". השאלה המשפטית פה, אני לא אומר את זה כדי להתעמת עם המועצה, ההיפך, מתוך דאגה. שלומית, אני אודה לך אם תוכלי לומר את דעתך. על פניו אם זה לא הגיע אלינו ולא אישרנו, אז התקציב לא תקף. אז הם עובדים 1 חלקי 12. 1 חלקי 12 ממתי? משנה קודמת. מ-2018. אני מבין שאתם עובדים על 1 חלקי 12, אבל השאלה אם ה-1 חלקי 12 הוא כשלעצמו תקף כשהייתה אפשרות לפנות לוועדה ולא הייתה פנייה? מה שגם ינון אמר, ושלומית, אני אשמח אם תוכלי להתייחס לזה. הרי 1 חלקי 12 תקף בדרך כלל לשנה הקודמת שאושר בתקציב, ובמידה ולא אושר התקציב,

אז העברנו פה כדי לאשר את התקציב ההמשכי - - - הסתכלנו על 2019. הסתכלנו גם על 1 חלקי 12 של 2019. אבל אנחנו עובדים על פי 1 חלקי 12 של התקציב האחרון שאושר כאן בוועדה.

כלומר ב-2019,

2021 אתה עובד 1 חלקי 12. על סמך איזה פרשנות אתם עושים את זה? מי נותן לכם את האישור לעשות את זה? היועץ המשפטי.

אפשר להעלות אותו רגע?

מה שמו? עו"ד יאיר שילה. וגם אני אשמח לשמוע את דעתה של שלומית בעניין. לי זה נראה מאוד מוזר וגם מסוכן. שלא ייווצר מצב שפתאום בדיעבד התברר שבכלל לא השימוש בכספים הוא לא ראוי. כולנו נמצא את עצמנו לפני שוקת שבורה. יאיר שילה בזום, בבקשה.

סעיף בחוק יסודות התקציב, סעיף 22(ד) שהוא זה שמסדיר את הפעילות של תאגידים שהתקציב שלהם לא אושר, והוא קובע את העיקרון של 1 חלקי 12. כמו שאתם אמרתם, זה לא היה אירוע ראשון שאנחנו צריכים ללכת יותר משנה אחורה לתקציב שלנו, ואת זה אנחנו עושים על סמך עמדת הפרקליטות בבג"ץ שהוגש פעם נגד השרים על זה שהם לא מינו יושב-ראש ולכן אין תקציב למועצה. הפרקליטות הודיעה לבג"ץ שהעמדה שלה זה שהמועצה להסדר ההימורים בספורט פשוט צריכה ללכת אחורה ל-1 חלקי 12, התקציב האחרון שאושר, גם אם זה יותר משנה אחת. אנחנו עובדים לפי החוק, חוק יסודות התקציב - - - חוק יסודות התקציב בסעיף 22, אנחנו נקריא אותו, אומר ש"אם החלה שנת הכספים ותקציבו של תאגיד לא אושר מסיבה כלשהי בידי אחת מהרשויות שהתקציב טעון אישורן על פי כל דין, לרבות לפי סעיף קטן (א)" שהוא אומר שתקציב של תאגיד טעון אישור של שר אוצר, "יהיה התאגיד רשאי להוציא בכל חודש כל עוד לא אושר התקציב כאמור, סכום השווה לחלק ה-12 מן התקציב השנתי שאושר לשנת הכספים הקודמת, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב קודם". למה התקציבים לא הועברו גם כשהייתה ועדת כספים הזמנית? התייחס פה משרד התרבות והספורט ואמר, אם אני מבינה נכון, שההוראה הייתה שאין למי להעביר את זה. מה קורה בתהליך? האם אתם עוקבים אחרי זה? האם אתם פונים לשרים? האם אתם אומרים שחולף המועד? איך יכול להיות שהתקציב הזה הוא התקציב היחיד שלא מוגש בזמן באופן סביר? אפשר לשאלה לשלומית לפני שהוא משיב? כן. במה שציטטת כתוב: "החלה שנת הכספים ותקציבו של תאגיד לא אושר מסיבה כלשהי". השאלה אם מסיבה כלשהי זה נוגע באמת לכל סיבה או שיש איזשהו סייג?

נוגע לכל סיבה. לשאלתך, כן, אנחנו פונים ומיידעים. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו תאגיד שכפוף למשרדים והם הרגולטורים שלנו. אבל אתם לא התאגיד היחיד שכפוף למשרדים,

זו הוועדה היחידה שקיימת כל הזמן,

עובדת כל הזמן, ולכן הטענה היא שלא הייתה פה ועדה, היא טענה שמבחינתי היא בלתי מתקבלת, כי ועדת כספים פועלת כל הזמן, ולכן גם אם אתם קיבלתם על תקציב 2018 ו-2019 באמצע השנה, יכולתם להביא את זה לוועדה לאישור ולא עשיתם את זה. 2018 אושר על ידי הוועדה. 2019 ו-2020. 2019 לא נחתם על ידי השרים.

2020 נחתם. אז יותר גרוע. אם לא נחתם על ידי השרים, אז בכלל אתם עובדים עוד יותר לא על פי החוק. השרים אפילו לא אישרו את זה, אז זה עוד יותר גרוע. גם זה שאושר ב-2020, למה לא הבאתם את זה? למה לא הבאתם את זה לוועדת כספים? למיטב זכרוני, ראובן, הוא אושר בסוף שנה, נכון? ועכשיו אנחנו לא בסוף שנה? מה זה שונה מהמצב עכשיו? הוא אושר בסוף שנה משתי סיבות: א', לדעתי לא הייתה כנסת כי זה היה בין - - - אין דבר כזה. אני אומר לך, ועדת כספים פועלת כל הזמן. אנחנו העברנו את התקציב, תקציב מעודכן לאישור השרים כמו שראובן אמר, בין השאר מאחר ולא היה גם קוורום אצלנו, כי לא היו שרים שחתמו על חברי המליאה ועל יושב-ראש של מליאה, למיטב זכרוני בתחילת דצמבר 2020, זאת אומרת התקציב אושר על ידי השרים רק בסוף שנת 2020. זה נשמע לי כמו איזה מערב פרוע, הדבר הזה. עכשיו בואו תסבירו לי מה המשמעות של אישור התקציב עכשיו, חודש לפני סוף שנה? עמידה בהוראות החוק. בוקר טוב, כל הכבוד באמת. אני אומר לכם, חברים, ואני פה באמת מתייעץ אתכם. אני לא רוצה להעלות להצבעה את התקציב הזה. זה נראה לי מגוחך. אני מבקש מכם להביא לפה את תקציב 2022 לאישור, לא במהלך הרבעון הראשון של השנה אלא במהלך חודש ינואר של שנת 2022 כדי שנאשר לכם אותו ותוכלו להתחיל לעבוד כמו אנשים נורמליים, כמו תאגיד סטטוטורי אחר, כל תאגיד סטטוטורי אחר שבא לפה ומאשר את

לאשר תקציב שבוע לפני סוף שנה, אני לא רואה צורך.

לפי מה שקראתי לפחות, התקציב שלכם הוא לא 1 חלקי 12 ל-2018. אתם באים לאשר פה תקציב אחר, אז מה, במהלך שבוע עכשיו תשנו את כל מה שעבדתם עליו במשך כל השנה? אם אתם עבדתם 1 חלקי 12 לפי תקציב 2018, התקציב הזה צריך לשקף אותו אחד לאחד פרט להכנסות, כי הכנסות אני מבין שיכולות להשתנות, ועד כמה שאני קראתי, יכול להיות שאני לא מבין מספיק בתקציבים,

לכן אני לא יודע איך פעלתם 1 חלקי 12 לשנת 2018 אבל זה גם לא רלוונטי, מסיבה אחת פשוטה, כי ועדת כספים לא יכולה לאשר תקציב שבוע לפני הסוף לתאגיד סטטוטורי שפעל כבר שנה שלמה. אין בזה שום היגיון. אם אנחנו לוקחים את ההיסטוריה אחורה, הרצידיביזם שלכם באי הבאת תקציב לאישור בוועדת הכספים, זה לא יקרה פה, לכן אני אומר לכם, תביאו לפה תקציב 2022 בתחילת שנה כדי שנוכל לאפשר לכם לעבוד כמו תאגיד סטטוטורי נורמלי. מתי אתם צופים שיגיע התקציב של 2022? בעוד שבוע יוכל להגיע לפה התקציב של 2022? איך אנחנו יכולים לצפות? אנחנו העברנו את התקציב לאישור כבר באוקטובר. יש פה משרדי ממשלה. אני פונה גם אליכם. זה גם אחריותכם. אני מנהל את השרים? מבחינת משרד התרבות והספורט אפשר כבר בתחילת השנה להעביר אותו, כי שר התרבות אחרי כל הבדיקות המקצועיות אישר. זה כרגע בבדיקה של משרד האוצר. נמצא פה נציג משרד האוצר, הוא יכול להתייחס, ונקבע תאריך,

אלכס, העיכוב יפגע בעבודה השוטפת שלהם?

מה, יש לך עוד שבוע? ג'ידא, בקשה. לי יש שלוש שאלות שהן לאו דווקא קשורות לתקציב אבל הן מסביב. אני רוצה להעלות אותן ואם אין לכם מענה היום, אז נשמח לקבל בהמשך.

יש תופעה מאוד רחבה של ילדים בני עשר שהם הולכים וקונים ווינר. בעצם הם מתחילים מגיל עשר להמר, אז אני רוצה לדעת איזה תופעה זו ומה אתם עושים כדי להגביל אותה? זה אחד. שניים, עם תקציב מדהים של מיליארדים, כמו שאני רואה עכשיו במכתב של שר האוצר, איזה השקעות בפריפריה אתם עושים בדגש על חברה ערבית? שלוש, בתוך המועצה, מכיוון שהיא רשות סטטוטורית, איזה ייצוג הולם של עובדים במיוחד בדרג בכיר של ערבים ושל חרדים? אלה השאלות שאני מבקש להתייחס אליהן כשתבואו לפה לאשר את תקציב 2022. אני רוצה קודם כל בהמשך למה שג'ידא אמרה, ולהגיד משהו לגבי התקציב. בהמשך למה שג'ידא אמרה, הייתי מבקש לדעת את הפריסה של תחנות הטוטו בקרבת בתי ספר ופריפריה, איפה הם נמצאים, וכמה שיותר לרדת לרזולוציה של מצב של סוציו בשכונות האלה, כי בסופו של דבר זה מגיע לאותם חלשים ואותם אלה בסוף יורדים לפשיעה בלי כוונה, בלי שירצו, כי אנחנו יודעים מה זה הימורים. זה בנושא הזה ואני אשמח מאוד. הדבר הנוסף, יש את הדוח של מבקר המדינה.

רק שתדע שדוח מבקר המדינה גם מדבר על הנושא הזה של אי העברת התקציב, אי הבאתו לוועדת כספים, ויותר מזה, הוא גם מדבר בוועדת הביקורת שלהם, ש"לא נמצא כי המועצה מסרה דין וחשבון של ועדת הביקורת לשרים כנדרש בחוק, במרץ 2019". שים לב, ההערה של מבקר המדינה היא לא כלפינו. "בשנת 2019 הצעת התקציב לא הוגשה לאישור ועדת הכספים ובשל כך לא אושרה בהתאם לחוק הסדר ההימורים בספורט". ב-2018 התקציב אושר רק בחודש יוני, כלומר הביקורת של מבקר המדינה על זה שאתם בעצם כמו שאמרנו פה, משתמשים בתקציב שהוא לא מאושר. היה לכם בשנת 2018 רווח של 21% ואחר כך זה ירד, אבל השאלה שלי, כשאתם באים לפה, תראו לנו גם את השנים שלא היה בהם אישור, כלומר ב-2019,

ב-2021, מה התקציב שהשתמשתם בו. כמה היה, כמה השתמשתם. אנחנו רוצים גם לדעת האם באמת זה על פי 1 חלקי 12, כי מה שאומר היושב-ראש על השנה האחרונה, אני מדבר גם שנתיים אחורה לראות את זה, באמת איך זה מתיישב עם התקציב שצריך להיות. זה הדברים שחשובים שיהיה לנו ובאמת מה שביקשנו, גם ג'ידא גם אני, זה מאוד חשוב בשביל עם ישראל שידעו איפה זה נמצא. מיכל שיר, בבקשה. שאלה מאוד קצרה. בדוח שאתם תציגו לנו אני אשמח לדעת האם בתקופת הקורונה הייתה עלייה במכירות או ירידה במכירות, זאת אומרת איך תקופת הקורונה השפיעה בעצם על ההכנסות שלכם? במילים אחרות, חברים, הוועדה כאן מאוד מוטרדת בנושא של ההתמכרות של הצעירים ושל השכבות החלשות להימורים, ולכן השאלות גם לגבי הפריפריה וגם לגבי הקרבה לבתי הספר, בגלל שגם התופעה מאוד מדאיגה בקרב הצעירים. שאלה נוספת שנשאלה כאן זה האם באמת במהלך השנים שהתקציב לא אושר, באמת פעלתם בצד של ההוצאות לפי תקציב של 1 חלקי 12 לשנת 2018,

אז באישור של מי? תביאו את התקציב לשנת 2022 מהר ככל שניתן כדי שנוכל להתקדם. כן, בקשה. שלום, יואב, נציג משרד האוצר. אני במילואים ולכן לא יכולתי להגיע ואני מצטער על כך. לא, אתה לא צריך להצטער.

אני רוצה באמת להצטרף למה שאמר נציג משרד הבריאות והספורט וגם נציג הטוטו. התקציב של שנת 2022 כרגע נמצא בבחינה. יש פה כמה שאלות פתוחות ולכן אנחנו יכולים להתחייב שאנחנו נעשה את מרב המאמצים כדי להביא אותו לוועדת כספים כמה שיותר מוקדם. יחד עם זאת יש פה נושאים שטעונים בירור. יש פה עבודה מקצועית מסוימת. כוונתנו היא כמובן להביא אותו כמה שיותר מהר לוועדת כספים. אז אני אומר לכם שתקציב 2021 של המועצה לא מאושר, ותקציב 2022 של המועצה יאושר רק במידה והוא יבוא בזמן ויהיו פה כל התשובות לשאלות שחברי הכנסת שאלו. אני מדבר על תקציב 2022. בנוסף, אני כן רוצה להצטרף למה שנאמר פה. אנחנו מאוד טרודים מנושא ההתמכרויות ואנחנו מקיימים שיח בהקשר הזה גם עם יתר המשרדים. ברור שזה נושא שמעסיק אותנו גם כמובן בהקשר של הטוטו וגם בהקשר של הימורים בכלל.

טוב, אני חושב שהנקודה ברורה. אין מה לסכם. סיכמנו מספיק. תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקה, נחזור ב-12:45. הישיבה ננעלה בשעה 12:18.